אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לפניות הציבור, ועדה שהייתי בה גם כמה פעמים, לא יודע אם איתך ביחד לא,

המקום היחידי שלא היינו ביחד. שזה גם חדשה. אייכלר, היית פה יושב-ראש, נכון? זמן לא רב - - - 20 שנה.

בקדנציה שהיינו באופוזיציה דווקא היו ישיבות שניהלת.

אבל פעם ראשונה שהייתי יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור זה היה לפני 20 שנה,

2003. אבא של ינון אזולאי, דוד אזולאי, היה - - - זכרונו לברכה. יפה. טוב, אז, פינדרוס, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אני חושב שזה ממש טבעי שאתה תהיה בוועדה הזאת. כמי שמכיר אותך, כל הזמן אתה עם הפלאפון ההוא התקשר, ואיך לסדר לזה,

באמת שליח ציבור, נבחר ציבור כמו שצריך, נותן מענה לכל אוחד ואחד. היתרון של הוועדה הזאת, שבגדול היא על כל התחומים. כל תחום אתה יכול להביא לוועדה, כל פנייה בעצם שאתה מקבל מהציבור, אתה לא מוגבל בנושא מסוים. אני חושב שזה יתרון משמעותי. והוועדה הזאת יודעת להביא פתרונות מול משרדי הממשלה, מול הגופים הממשלתיים, ואני הייתי עד לכך. וכשאתה בראשות הוועדה אני בטוח שתעשה את זה על הצד הטוב ביותר, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה. אם כך, בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לפניות הציבור לבחור בחבר הכנסת יצחק פינדרוס כיושב-ראש הוועדה.

מי נגד? מי נמנע?

אם כך, ההצעה עברה פה אחד. שיהיה בהצלחה, חבר הכנסת פינדרוס. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה, תודה ליושב-ראש הכנסת, ותודה רבה למורי ורבי, יושב-ראש דגל התורה, מי ששם אותי פה, בעצם אני שליח שלך פה. תודה רבה לכולם. אדוני היושב-ראש. תודה לך, אדוני יושב-ראש הוועדה. אני חושב שהוועדה הזו, יש בה משהו סמלי יותר מכל ועדה אחרת בכנסת, כי מקשרת בין הציבור לבין נבחריו. והחריצות שלך, חבר הכנסת פינדרוס, יושב-ראש הוועדה, האכפתיות שלך, כפי שהוכחת בעבר, יהיו נכס גדול לוועדה הזו, לכנסת, ויותר חשוב מכולם לאזרחי ישראל. יהיו לך מן הסתם פניות מכל חלקי המדינה שלנו, מכל האזרחים. ואני סמוך ובטוח שהפניות הללו תיפולנה על אוזניים קשובות, על לב רגיש. והיכולת שלך להביא את הדברים לכדי ביצוע תהיה מזור להרבה מאוד אנשים, שיש להם מצוקות ויש להם קשיים, והם צריכים את עזרת הבית הזה, את עזרת הכנסת הזו. אני מאוד שמח שאתה עומד בראש הוועדה, ואני מאחל לך ולכל חברות וחברי הוועדה הצלחה גדולה.

אם אפשר לעשות ישיבת סיעה משותפת של יהדות התורה וש"ס, זה ייקח לנו - - - המשבר הפוליטי שזה יכול ליצור, אני מציע לך לרדת מההצעה הזאת. אז נגיע לפניות ציבור. לא רציתי לשאול אותו אם הוא שאל את היושב-ראש.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. אני מנצל כבר את ההזדמנות, לפני חצי שעה, לברך על מינוי מנכ"ל הכנסת. משפט אחד. לא הספקתי להגיע לוועדת הכספים. אני לא צריך להגיע לוועדת הכספים, כי יש לנו שם יושב-ראש, אנחנו יכולים לישון בלילה בשקט. אבל אני חושב שהמנכ"ל מסמל, אני חושב שאתה היחידי שעברת ממחוז תל אביב לירושלים, לא זוכר במשטרה דבר כזה, ממ"ז של תל אביב שעבר להיות בירושלים. והמצוקה פה היא כל הזמן החיבור בין תל אביב לירושלים. זאת המצוקה. ולא תנועתית, זו לא בעיה של תחבורה, לא של השרה הקודמת ולא של השרה הנוכחית. כשהוא היה בתל אביב הוא גם למד קצת בבני ברק. ואת הדבר הזה אני חושב שאתה תוכל לתרום לכנסת. אני חייב לומר שבמינוי לוועדה הזאת התחושה שלי היא באיזשהו מקום תחושת פסגה בעשייה הציבורית, כי אני חושב שהעשייה הציבורית היא קודם כול, ולדעתי יש לנו את זה בפרשת השבוע בדיוק, משה רבנו נבחר למנהיג הציבור כשהוא ירד ואני אמרתי את זה פה לפני שנה, ואני רוצה להגיד את זה היום בוועדה לפניות הציבור כשהוא ירד "וירא בסבלותם". הוא הלך וראה את הסבל שעוברים האזרחים. "נתן עיניו וליבו". כך אומר רש"י. כן. ירד, הרגיש את המצוקה, הרגיש את הדבר הזה. ואני חושב שהוועדה הזאת צריכה באמת להיות ראש חץ בעניין הזה. ונכון שלפי התקנון היא יכולה להתפרס על הכול,

היא צריכה להיות באמת ממוקדת באותה מצוקה של האזרח, שנופל בין הכיסאות, בין המשרדים, או בין ישראלים שיש להם אולי פחות מודעות של תודעת שירות. ולכן אני שמח להיות כאן בוועדה, יחד עם חברי הוועדה, יחד עם הצוות שפגשתי, הצוות הנכבד.

שנעשה את הכול בסייעתא דשמייא בשביל לסייע לאזרחים.

לרב אייכלר יש פה כמעט זכויות של שני עשורים. אשמח ללמוד מניסיונך. אני ממש עם פינה של קנאה בך שיש לך את הוועדה הזאת, למרות שעליתי כיתה ברמה גבוהה. אבל יש לך פה את הצוות, את המנהלת אתי, את היועצת המשפטית ורד, ואת המזכירה ז'נה אני זוכר שקלטנו אותה פה. רובי ריבלין רצה לסגור את הוועדה והוא אמר גם מדוע חוץ ממטוס הלביא אייכלר יכול לטפל בכל דבר ועניין. אין דבר כזה ואין ועדה כזאת בכנסת. גם במטוס הלביא. זאת הייתה תשובתי אליו. אבל אף אחד עוד לא פנה באופן אישי בעניין מטוס הלביא, כי בדרך כלל אנחנו התמקדנו בפניות אישיות של אנשים שיש להם גם ציבוריות, אבל בדרך כלל הפרט הפונה הוא היה הראשון שמקבל את זכות הדיבור, הוא הביא את הכאב שלו, והיינו מרחיבים את זה לכל האנשים שהוא נגע בזה, כי יש הרבה אזרחים שסובלים מאותה בעיה. ולכן אני בטוח שאתה האיש הנכון במקום הנכון. אתה גם חכם, ולא כולם יודעים שאתה גם תלמיד חכם, למדת בשיטה מיוחדת של הרב זילברמן, שזה מקרא, משנה, גמרא. יש לך ראש גאון. ואתה תוכל לרדת לסבלותם של האנשים, להבין מייד את המצוקה, ולעזור לכל האנשים. שלא תחשוש באמת מלעסוק בכל דבר ועניין. ואל תעז לגעת בוועדות האחרות, אבל בענייני רווחה, עבודה ודברים סוציאליים אני מרשה לך לעשות מה שאתה רוצה. בעזרת השם נפעל בשיתוף פעולה. איך אומרים? הצלחתך הצלחתנו. כבוד מורי ורבי, היושב-ראש הרב גפני. אני חייב לומר את האמת, בזכות העקשנות של הרב גפני - - - אני לא נבחרתי עכשיו. אבל בזכות העקשנות של הרב גפני אני יושב פה כרגע כיושב-ראש הוועדה.

יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, יושב-ראש הקואליציה - - - מנכ"ל הכנסת. מנכ"ל הכנסת, בטח. בחרנו בו.

היושב-ראש, אני מאחל לך הצלחה. את היסודות לוועדה הזאת הניח הרב אייכלר. זאת ועדה שמבחינתנו אני יכול להגיד לך בארבע עיניים, בדגל התורה זה אחד הנושאים המרכזיים, אני אגיד לך גם למה. כשאני נבחרתי לכנסת לפני 34 שנים וואי, איך שהשנים רצות אני הייתי אצל מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, והוא אמר לי: אנשים באים אלי ואומרים, שהם סידרו דברים גדולים ותקציבים גדולים והכול, אני לא מבין בזה, ככה הוא אמר לי. אני מבין שאם באה אליך אישה אלמנה, שיש לה שלושה ילדים קטנים, ורוצים לפנות אותם מהדירה, ואתה עוזר לה והיא נשארת בדירה, זה אני מבין שעשית משהו. הכנסת עושה דברים גדולים מאוד, באמת, בכל הוועדות, במליאה, בכול. אבל יש רק פינה אחת, ששם יש אישה אלמנה, שחברה לא רוצה להגיד את השם זורקת אותם מהדירה, ואתה מטפל בזה. זה הנושא שלנו. וזה נושא שאתה באמת, עם הכישורים שלך ועם היכולות שלך, תוכל לעשות את זה. הכנסת תתברך בזה. עשה את זה הרב אייכלר בשעתו באופן יוצא מן הכלל. הוא גם התווה את הדרך של הוועדה, ושהוועדה הזאת הופכת להיות נושא משמעותי. זה כבוד לכנסת שאתה היושב-ראש של הוועדה הזאת. אני מאחל לך הצלחה, סיעתא דשמייא, ושתעזור לכל מי שפונה, ולא חשוב מה צבעו, מה עדתו, למי הוא הצביע. לא רלוונטי. זה המקום של עם ישראל. תודה רבה. אברהם בצלאל. רק הזדמנות לאחל בהצלחה רבה למנכ"ל הכנסת החדש, משה אדרי. צ'יקו, בהצלחה. אורי היה לפניך, אייכלר? הייתי כמה פעמים, באחת הפעמים הייתי אחריו. אבל פעם ראשונה לפני 20 שנה - - - לא טעית מה שאמרת. אני רוצה להזכיר את הרב דוד אזולאי, אתה בטח תזכיר את אבא שלך, היה גם אחד המעוזים של הוועדה. בלי צחוק, החדר הזה קטן מדי מלהכיל. כבוד היושב-ראש, כל חברי הכנסת פה, כמו שינון אזולאי אמר, שאפשר לעשות פה ישיבת סיעה, כי אני חושב שבחלק הזה - - - זה מתחיל להיות רציני. כל עוד יש פה יועצת משפטית אי-אפשר לעשות ישיבת סיעה. אני חושב שברוב החלקים כולם בהסכמות וכולם בדבר אחד, אבל ודאי שבפניות הציבור אני חושב שגם ש"ס, גם דגל התורה ויהדות התורה, זה הליבה שלנו.

שבאמת החדר הזה אולי קטן מלהכיל את כמות האנשים שהגיעו היום. כמו שאני מכיר אותך, בסוף באנו מהמוניציפלי - - - המיוחדת שיש בך, מעבר לדברים הגדולים שעשית, אני זוכר שגם כשהיית לומד במיר אחרי צוהריים, תמיד היו לך שעתיים כל יום אני לא זוכר אם זה היה שעה או שעתיים כל יום שהטלפון שלך זמין לציבור. ממנו למדת? זה חלק מהדברים הקטנים. כן, אבל לא משנה כרגע מה למדנו, למדנו הרבה ביחד. בסוף ישבתי על כיסאו של יצחק פינדרוס ארבע שנים בלשכה בקומה 5 בעיריית ירושלים, אבל את יצחק אני מכיר הרבה הרבה שנים. וכששאלו אותי איזו ועדה אני רוצה, אז דווקא בחרתי את הוועדה הזאת, כי אני חושב שאנחנו באנו מהמוניציפלי, ואנחנו רואים עין בעין בסוף את הציבור ואת האנשים, הקשיים היום-יומיים שיש לאנשים, כמו שאמר הרב גפני מקודם, שהרב שך אמר. וזה באמת נכון, אפשר לטפל הרבה הרבה דברים גדולים, אבל בסוף האזרח צריך את הדבר הפשוט, הקטן הזה. לפעמים זה הארנונה שלו, לפעמים זה שמוציאים אותו מהבית,

הסעות בכל מיני מקומות. בסוף זו העבודה. מצד אחד היא סיזיפית, מצד שני אבל זו עזרה ורווחה גדולה להרבה הרבה אנשים קטנים, אבל זה כל העולם שלהם. וכמו שאני מכיר אותך, יצחק,

הטלפון שלך היה זמין תמיד לאנשים, המספר של טלפון שלך לא על ידי עוזרים ועוזרי עוזרים בשביל להגיע אליך וזו המיוחדות שבך. ולא השתנית גם כשגדלת וגם כשהתקדמת. לכן אני שמח שלקחת את הוועדה הזאת. אני שמח להיות חבר, ואני מאמין שנעשה הרבה הרבה דברים טובים פה. אומנם החדר הזה קטן, אבל ודאי שהוא יביא אור גדול לציבור. תודה רבה.

סיבכת אותי, כי אתה אמרת שאתה רוצה ישיבת סיעה משותפת עם ש"ס, אני לא רואה פה נציגי ש"ס, אבל בבקשה,

הרב גפני, אתה יכול לצאת כשאני מדבר, אנחנו מגיעים לאותה קומה. אני הולך לייצג אותך - - - אין בעיה. אני סומך עליך. אדוני היושב-ראש, קודם כול שיהיה בשעה טובה, שיהיה בהצלחה. אני באמת חושב כמו כולם, שזו ועדה מאוד חשובה,

אני גם מכיר, ואמרו את זה, מור אבי זכרונו לברכה, שהיה בוועדה הזאת, יצא מוועדת הפנים באיזושהי תקופה והגיע פה לוועדה. ואני זוכר שהוא ידע לעשות מזה ועדה משמעותית. אפילו הרב אורי כמה פעמים הזכיר לי וסיפר לי סיפורים מתוך הוועדה, עד כמה היא באמת עוצמתית, שהיא נוגעת בכל אחד ואחד.

גם ממה שאני שומע פה הרבה, היו מאוד מעוניינים להתחלף איתך, אבל אל תנסה אותם, תשמע מה אני אומר לך, תשאיר את זה ככה במצב הזה.

שלמדתי מכל מיני פתרונות שאתה ייצרת. אנחנו יודעים באמת את הכוח שלך מול הציבור ואת הסיוע שלך. יהי רצון שתצליח.

יש לך צוות שאני מכיר אותו גם באופן אישי, חלקם גם שכנים לחדר שלי. צוות מעולה, מהיועצת המשפטית, מנהלת הוועדה וכולם, אבל יש אחת מיוחדת מכולם מיכל. מיכל, תדע לך, היא חרוצה והכי מיוחדת מכולם. אנחנו רואים אותה כל היום מתזזת במסדרונות,

עוזרת ומסייעת. ותדע לך שהיא באמת מיוחדת, ואתה יכול לסמוך עליה בהרבה דברים, כמו שהוועדה סומכת עליה. אז שיהיה בעזרת השם בהצלחה, וגם אני צריך לצאת לוועדת החוץ והביטחון. אני לא מה הולכים להפגיז בינתיים באיראן, אני חייב ללכת לשם, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה, ינון. עמיתי חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הפנים. אדוני היושב-ראש, חברי הרב פינדרוס, אני מאחל לך באמת הצלחה גדולה. אני יודע שהנושא הזה של פניות ציבור קרוב לליבך עוד כשהיית בעיריית בירושלים, והייתה לך "הלשכה הניידת" מה שנקרא, שהקפדת עליה מאוד.

כשהיינו צריכים לקבוע זמנים, זה לא היה בזמנים האלה נכון, אני צודק? מה שנכון נכון. ואני יכול להגיד לך רק דבר אחד, אני אקצר, זה כמובן ברכות לכל הצוות ולכל העובדים והעובדות המסורים. אני רוצה לומר לך משפט שאני אומר אותו הרבה מאוד פעמים, כי אני בעברי הרב גפני 34 שנים רק בכנסת אני בעסקנות הציבורית 30 ומשהו שנים, שימשתי לא מעט כעוזר ראש עיר, ואני אומר דבר אחד: בתפקידים הכי גדולים, בתפקידים הכי בכירים, אם הנושא הזה של העזרה לזולת, הדברים הקטנים מה שנקרא,

מי שלא חושב ורואה חשיבות בלעזור ולטפל בדברים הקטנים, לא יצליח גם בדברים גדולים. אין דבר כזה להצליח בדברים גדולים, בלי שיהיה לך את הרגישות, את רגש, את הרצון ואת המוטיבציה, גם כשאתה מדבר בדברים הגדולים, לטפל תמיד במצוקות הקשות, באלה שנפלו בין הכיסאות, כי באותו רגע זה כל עולמם, אלה כל חייהם כרגע, כשהם נפלו בין הכיסאות בדברים שהם נורא חשובים. ואני בטוח שאתה תעשה את זה ותמנף את זה נכון לטובת עם ישראל כולו, ואני מאחל לך בהצלחה גדולה. תודה רבה. סגן השר הרב מקלב. תודה רבה. אני חושב שאתה המורה של כולנו בנושא של פניות הפרט. אז אני באמת אספר לך. הסתכלתי עכשיו על גוגל, אני כבר לא זכרתי כמה, אז כתוב פה שאני כיהנתי שש שנים כיושב-ראש הוועדה לפניות הציבור, אבל בכנסת ה-18 הייתה רוטציה ביני לבין אזולאי. זה הזכיר לי שלפני 15 שנה נכנסתי לכנסת, ואני זוכר שהיו אנשים שרצו טובתי ואמרו לי: תשמע,

אתה היית ידוע בעיריית ירושלים, 15 שנה בכל אופן פניות ציבור, אנחנו מציעים לך להשתחרר מהדימוי הזה של פניות ציבור. מספיק עם הפתקים. אל תטפל במיקרו, תטפל במקרו, תשתחרר מזה.

אתה חבר כנסת עכשיו, לא פניות ציבור. אבל רצה הקדוש ברוך הוא וכיוון אותי בדיוק הפוך. התפקיד שקיבלתי, ומאוד שמחתי בסופו של דבר, היה פניות ציבור. הודיתי על זה שקיבלתי את פניות הציבור. גם בזמני ריבלין היה יושב-ראש. לי הוא אמר קצת אחרת. הוא אמר: בכול אתם יכולים לדון, חוץ מהפצצת הכור האטומי באיראן. חוץ מזה אתה יכול לטפל בכול. לא התווכחתי איתו שגם את זה אפשר. אבל באמת פניות הציבור זו ועדה שאפשר לדון בה בכל הנושאים, וכך גם עשינו. היא ועדה שהייתה פה האוזן הקשבת. היה הייתה הלב של הכנסת. הכנסת זה גוף אחד גדול עם הרבה אברים חשובים, אבל הלב של הכנסת זאת הוועדה לפניות הציבור. זה גם קטן בתוך הוועדות הגדולות, כמו שהלב הוא קטן אבל מפעיל לנו את כל הגוף. וזו ועדה שהיא מאוד מאוד עם רגש, עם קשב, עם הרבה תועלת, הרבה פעילות. הרבה מהלכים שהיום קוראים עליהם, השרים מפרסמים את זה, המשרדים מפרסמים. שינויים אמיתיים שנעשו התחילו פה. אחרי זה כבר כשהתחילו התהליכים היו כבר כל מיני משרדים, אבל תחילתו של תהליך, להביא כאן את המשרדים,

שישמעו את האנשים האנשים הכי קשוחים בכו פה בוועדה, מכיוון שאי-אפשר לעמוד במה שהציפו פה אנשים בוועדה. וגם שמחו, גם העלינו כאן דברים משמחים שמצאו פתרונות. אני רוצה להגיד לך שאתה יכול,

אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. עוד בהתחלה כשהייתי בעיריית ירושלים, כשאתה דפקת ככה בדלת ונכנסת - - - בדיוק 30 שנה עכשיו. 15 ועוד 15 זה בדיוק עושה אז ראשית, יש לך צוות נהדר. אני רואה גם את האנשים שהיו בעבר, תמיד ידעת לבחור את האנשים הטובים. יש לך צוות של ועדה מאין כמוהו, באמת. זה גם מאפיין, אנשים שבאים לפה מתאפיינים ברגש שיש להם, באידאולוגיה שיש להם ובבקשת השליחות שיש להם. איך שאני מכיר אותו, אני אומר לכם את זה: יצחק הוא לא צפוי, אי-אפשר לדעת לאן הוא ייקח את זה. הוא יכול לקחת לדברים חדשניים שלא חשבנו. יש אנשים שבטוחים מקלב בפניות ציבור, נכון? יכול להיות שאתה תשנה את זה, וכבר יזכרו שאתה כאן בפניות ציבור. ואני גם מאחל לך שאתה תעשה את זה בצורות שאתה יודע, אתה יצירתי מאוד, ואתה יכול לעשות מהלכים שלא היו מקובלים פה, אלא אתה יכול לעבוד מכיוונים אחרים. הוועדה פתוחה לחדשנות גם בנושא הדיונים, בנושא איך הוועדה דנה, על מה היא דנה, באיזה צורה היא דנה. הכול פתוח פה. גם בדבר הזה הוועדה פתוחה.

מה שלא תעשה פה, תהיה פה הצלחה והרווחה לתושבי ואזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם עיריית ירושלים, חבר הכסת יוני מישרקי. נשארנו בבית. חוץ מאיזה גפני ואשר כאלה שלא באו. עיריית ירושלים זו טעות סטטיסטית. באיזה תקופה עשינו כמה חברי כנסת הגיעו מעיריית ירושלים זה הכי הרבה. עשינו עוד לפני הרבה שנים, כמה חברי כנסת הגיעו, היום כבר הרבה לא נמצאים, גם לא חרדים - - - פתאום יהיה לחץ על כניסה לעבודה בעיריית ירושלים. דן אילוז נכנס גם אתמול לכנסת. גם ראש העיר חבר כנסת. מי לא היה? וחיליק בר לא היה חבר כנסת? אתה יודע כמה חברי כנסת היו פה? ראש העיר עכשיו שנמצא. ראש ממשלה שהגיע מעיריית ירושלים. אדוני היושב-ראש, הרב מקלב, אני רוצה לכם סיפור קצר על בחור צעיר לפני 15 שנה שהיה עובד בירת ירושלים, ונקלע לאיזשהו מבוי סתום במסגרת ההעסקה שלו. הוא סיים את מסגרת ההעסקה שלו, ונשאר ללא פרנסה, אבא לשני ילדים. ובצר ובמצוק לו לא מצא כל כך למי לפנות, והלך למחזיק התיק שלו, בזמנו זה היה הרב פינדרוס. הוא דפק בדלת כמו ילד טוב, וביקש ממנו: הרב פינדרוס, אנחנו מסיימים כרגע איזושהי תקופה, צריך בכל זאת פרנסה, להתקדם קצת, לראות מה אפשר לעשות. לא משויך פוליטית, לא מזוהה, לא מכיר אפילו. והרב פינדרוס ברגישות שאני חושב שאין כמותה עשה מה שעשה באותן שניות, פתר את העניין על הצד הטוב ביותר. הבחור הזה הייתי אני. אני חושב שהוועדה הזו מתאימה כמו כפפה ליד לרב פינדרוס בעיקר בגלל הרגישות שלו. המעלה הנוספת היא המסירות כלפי ציבור. מי שמכיר ויודע, ואני חושב גם כן שהצוות שמלווה את הרב פינדרוס הם לא עוזבים,

הם ממשיכים איתו לאיפה שהוא נמצא. הוא חבר מועצת העיר בעיריית ירושלים, אבל הוא מגיע לפה כי הוא חלק מהצוות של הרב פינדרוס. אתם תראו את זה, אתם תרגישו את זה. איפה הרב מילר?

צוות גדול שהולך איתו במשך הרבה מאוד זמן, כי הוא מבין שהמסירות שלו לתפקיד, יחד עם הרגישות, זה משהו שהוא יוצא מן הכלל, ואני לא מכיר,

שיש כאלה נבחרי ציבור. כמובן בלי לפגוע ברב מקלב, שאנחנו מכירים את מסירותו, אבל אני כרגע מדבר על הרב פינדרוס. אני מאחל לך בהצלחה אדירה וגדולה.

אני לא זכיתי להיות חבר בגלל כל מיני סיבות של חלוקות כאלה ואחרות, אבל אני בוודאי אגיע לחדר הזה, ונעשה דברים ביחד, בעזרת השם יתברך כמובן. מאחל לך בהצלחה, ולכל הצוות הנפלא שאיתך. תודה, יוני. אני מקווה שאף אחד לא לקח אותך יותר מדי ברצינות פה, עוד מעט יהיו לי פה אבל באמת תודה. תודה, ר' אורי. ואני באמת רוצה גם להודות למנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הדובר ולכל הצוות. מיכל, את בכלל מחזיקה סיעה מאחורייך פה. יש פה סיעה דומיננטית בכנסת, שאת פשוט מחזיקה אותם קצר. אני בטוח שתהיה לנו פה עבודה פורייה, נעשה אותה יחד.

הוועדה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:53.